דיון מהיר בנושא: "החשב הכללי גורם לפגיעה אנושה בחולים האונקולוגיים" של חה"כ ע'דיר כמאל

שאגב הם עושים עבודת קודש קודשים, יש בוודאי עוד ארגונים - - - הם נמצאים איתנו היום ואנחנו כמובן מברכים אותם.

"עזר מציון",

מוסרים נפש למען כל אותן משפחות ביום בלילה בקיץ,

בגשמים, בפרט אותם ילדים קטנים שלצערנו לא שפר עליהם גורלם והם צריכים לבוא

גבול אדום שאסור לגעת בו כי כשחוצים את

אנחנו צריכים לדעת שיש גבול שלא נוגעים בו. אני מאוד מאוד מקווה שמה שהתבשרתי אתמול שזה הכיוון ואז זה מייתר את הדיון, אבל בכל אופן עד שלא נשמע את זה באוזן שלנו, איך

הגדירו את זה טוב שהם נכנסו בנעלי המדינה, במקום שהמדינה ומערכת הבריאות תעשה את זה, הם עושים את זה במקומם, וכעת על ההשתתפות המזערית שיש

וכששמענו שמתכוננים גם את זה לקצץ, ממש לא ידענו את נפשנו כי כל שקל מאוד מאוד חשוב כדי לבדוק את התורמים האלה, כל תורם הוא פוטנציאל להצלת

ואנחנו מודים לו, שמענו שכנראה הקיצוץ הזה יתבטל, ואם הוא יתבטל זה מאוד יעזור לנו,

במפעל הזה שהציל כל כך הרבה נפשות ועוד יציל כל כך הרבה

לעניין מה שעלה להצעה לסדר, לפני ארבעה חודשים קיבלנו הנחייה מהחשב הכללי שמורה לנו, לאור העובדה שאין תקציב מדינה, להודיע לעמותות שהתקציב כרגע יהיה 70%. אבל ההנחיה הזאת נעלמה לפני חודש, עדכנו את העמותות ובעצם כל העמותות אמורות לקבל את מה שהן זכאיות לו לפי מבחני התמיכה.

יש לנו פה את אופיר כץ שיושב בוועדת הכספים, אני בטוחה שהוא יידע לשים את תשומת ליבו לנושא הזה ואולי באמת אנחנו נצליח להגדיל את התקציב הזה כי הוא כל כך הכרחי, וללכת ולבקש תרומות כאשר בעצם העמותה עושה את העבודה של המדינה וחוסכת המון כסף למדינה,

כי זה כמובן לא מספיק,

האם אתה יכול לומר לנו חד משמעית שאותם 4.5 מיליון

אין ספק שאנחנו עוד נהיה עדים אחרי המשבר, נראה לצערי הרב עוד גילויים של חולים אונקולוגיים שלא הצליחו להגיע ולבצע את הבדיקות ולקבל את הטיפול ואז זה מחייב התארגנות מהירה לכל הסוגיה

ההנחיה של הורדת תקציב ב-50%,

הרי מאיפה שהוא עלתה הסוגיה, אם זו החלטה של החשב הכללי או אני לא יודעת של מי. תגיד לנו כבר עכשיו

אנחנו לא נירגע. אנחנו ממש מבקשים ממך לעצור דקה, להרים טלפון לחשבות ולחזור אלינו עם תשובה. במילים אחרות רועי,

תודה רועי אנחנו

חסרה הצטיידות וזה מה שגורם לפגיעה עוד יותר קשה בחולים האונקולוגיים ולצערנו העגלה עומדת במקום. נכון שבזמן האחרון מנהלי בתי החולים בכל מקרה על חשבון הקורונה,

האם יש לך תשובה בשבילנו? אני רק וידאתי עכשיו שוב עם חשב המשרד כדי לא להטעות את הוועדה. ההנחיה הזו בוטלה וניתן לשלם 100% תמיכות. נכון שהייתה הנחיה כזו בתחילת השנה אבל היא בוטלה ולכן אין מניעה למשרד הבריאות להעביר את התקציבים שהוא העביר בשנה שעברה. יופי. רועי אנחנו רואים את החיוך שלך, ואת החיוך של כל חברי הכנסת שנמצאים איתנו, כולל שלי. אנחנו מאוד שמחים על ההחלטה. אני רוצה לברך את חברי הכנסת שלקחו על עצמם להרים את הנושא. כל הכבוד לכם, תודה לכל השותפים שלנו. רועי אני מבקשת שתעביר מסר קטן לכל מי שמקבל החלטה לגבי הכסף. אנחנו לא ניתן לפגוע בתקציבים האונקולוגיים. אלה אנשים שזקוקים לעזרתנו יום ולילה ואם אנחנו מאריכים ולו ביום אחד את חייהם,

תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:14.